אנחנו מתחילים את השבוע עם דיון דחוף בסוגיית הפינויים בדיור הציבורי. הוועדה דנה בנושא הזה כבר מספר פעמים, ובתוך הדיונים ובין הדיונים גם קיימה דיאלוג עם שר השיכון ומנכ"ל משרד השיכון והצוותים